שלום רב, אני מתכבד לפתוח ישיבה של הוועדה המיוחדת לפניות ציבור. היום כ"ח בסיון התשפ"ב, 27 ביוני 2022. היום אנחנו נדון בתלונות שהגיעו לוועדה,

בעקבות ריחות שכנראה נובעים מפעילות שוטפת במתקן

אין לנו שום כוונה לפגוע ספצפית בקצאא. לכן אנחנו רוצים לדעת את האמת. דבר שני שאנו חושבים שנכון לעשות, לרכוש שתי תחנות ניטור ולשים אותן מחוץ לגדרות קצאא.

הגיעו למקור לפחות שלוש תלונות לפעמים זה הרבה יותר, אם אנחנו מדברים על האירוע שהיתה התקלה במיכל שראיתי ששמתם את זה כנושא לדיון בדרך כלל זה כמויות

אתחיל עם אשקלון.

יש הרבה יותר פעילות שם. מה שהסברתי, שלא כל תלונה על ריח תמיד אפשר לשייך. אני יכולה לומר באחריות שאם הצלחנו

שכונת שחמון שמאכלסת היום כ-22,000 משפחות נמצאת במרחק של בין 400 ל-600 מטר מאתר המיכלים של קצאא. בשנה האחרונה היו לנו לפחות 32 פעמים שתושבי אילת פנו גם למוקד העירוני וגם למשרד לאיכות הסביבה באמצעות הכנה למלחמה בזיהום והודיעו על

שתיים, היתר סביבתי מעודכן בשקיפות.

ארבע, תחקיר. קרה כאן אירע יותר מיממה של זיהום אוויר מטורף. למה קרה האירוע? אילו צעדים ננקטו כדי שלא יקרה? מי נענש על האירוע אם

האם יש לכם כלים לאכיפה? והאם את רואה שיש ירידה? אנו מניחים שקצאא לא מעוניינת שיהיו אירועי ריח. האם בחמש השנים האחרונות המצב סטטי או

סמכויות האכיפה לא נמצאות בידי איגוד הערים לאיכות הסביבה אלא בידי המשרד להגנת

יש נציגת האיגוד שיודעת להציג את זה בצורה הכי מקצועית ועשתה זאת. יש דברים שחייבים לשנותם ברשיון העסק.

מציע שתישאר אתנו. אנחנו נשאל את הנציגים של המשרד להגנת הסביבה את השאלה שאתה מעלה. בבקשה. לפני שהיא תתייחס אני רוצה לחזור לעניין הכמויות שהחבר שמוליק מאילת

עד היום כל מה שהטילו עלינו עשינו. אני רוצה להבין. כל התנאים החדשים הוקפאו אבל ההיתרים קיימים כי הם יכולים להמשיך לאסוף את כל החומרים. ההיתרים הישנים נמצאים בתוקף. בלי תחנות איתור.

אפשר לנתח את זה לפי התאריכים והרוח וכו'.

ממשלתית, עותרת כנגד החלטת המשרד להגנת הסביבה לא לאפשר להם במצב הזה להכפיל שינוע הנפט פי 5 באילת ופי 2

אני רוצה להציג שני מקרים שעוררו הרבה רעש בעיר. קיבלנו טלפונים גם מהאיגוד, גם מהמשרד. היו פרסומים בפייסבוק, בווטסאפ. אני תושבת אשקלון מכירה את זה.

החברה קפצה ובדקה את כל המקורות

התושבים אני מניחה לא דווחו על כך ועדיין נשארה התפיסה שזה מקצאא כי אנו רואים את זה בפרסומים בתקשורת או בפייסבוק של התושבים. אתם הראשונים שיש לכם אינטרס לעשות תחנות ניטור מחוץ לגדרות. יש לנו תחנה אחת בזיקים ואחת באשקלון תחנות שהוקמו בדרישה של- - - בתיאום

אנשים מתלוננים על מטרדי ריח מאוד חמורים שגורמים

ביקשנו לעדכן את התנאים ברשיון עסק, תנאים ישנים משנת 2011. דרשנו לעדכנם שיהיו מחמירים,

מבחינת התייחסות לערך הסביבה זה לטובת המשך פעילות במשק ולטובת יכולת האכיפה של הגורם שאחראי על ביצוע אכיפה כזו. לגבי המצב הבריאותי במחוז אשקלון, לאחרונה אנו רואים נתונים שמתייחסים לתחלואת סרטן במחוז

פיזור הזיהום יותר, 1 חלקי R בריבעו ו-2.5 ק"מ כבר אין כמעט בכלל.

התחנות הללו ברובן לא מודדות את החומרים

שתיים מתוכן מודדות רק בנזן. יש עשרות של חומרים כאלה אבל רק בנזן. אותן שתיים שמודדות

אני פונה אליכם כחברה ממשלתית תחזירו את האמון הזה. תהיו שקופים. אולי תזמין גורם אקדמי ללוות אתכם כדי שיוכל לדווח באופן בלתי תלוי שיש מאמץ אמיתי כי התחושה של הציבור שמדובר בחברה שמתנהגת כאחרונת החברות הפרטיות המזהמות, אבל זו חברה ממשלתית ואני חושב שמגיע לנו שהבעלים שלכם קצת יותר. זה פנייה אישית לא לכם אלא לממונים עליך. מודה על הסבלנות ולכל מי שהגיע. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:21.